אנחנו פותחים את הישיבה השנייה שלנו היום בעניין פניות ציבור בבקשת עזרה לגבי חולי המופיליה בישראל, של הוועדה לפניות הציבור.

מנהלת המרכז הארצי להמופיליה,